היום אנחנו בדיון חשוב מאין כמותו לכל הצוללנים שנמצאים כאן במדינת ישראל. מגיעות בפנינו תקנות הצלילה הספורטיבית למדריכי צלילה. יש לי לאן לשאוף, אני עם שני כוכבים. גילוי נאות, עשיתי צלילות באילת גם עם אדם במהלך הרישיון שעשיתי. לכל חובבי הצלילה, אנחנו כאן כדי כמובן לסייע ולעזור, אז כל דבר שתצטרכו מהוועדה, אנחנו כמובן לרשותכם. אדם, אני אתן לך לפתוח את הדברים ולהסביר לנו את התקנות שאתם מביאים בפנינו. בבקשה. תודה רבה שרן, נעים מאוד להיות פה בפני היושבת-ראש והחברות שנמצאות פה. באמת היום התיקון הוא מאוד פשוט, מאוד יעיל עבור קהילת מדריכי הצלילה, קהילה מאוד קטנה. יש לנו בערך 570 מדריכים, אבל שהם אחראים בתורם על הסמכה של עשרות אלפי צוללים בישראל, קהילה קטנה ונחמדה. אנחנו למעשה בשלב האחרון של התייעלות לטובת מדרכי הצלילה. קיצרנו וייעלנו בעקבות הורדת הנטל הרגולטורי שנבחנה במשרד. אנחנו מבקשים גם להאריך את תקופת הרישיון וגם להוזיל אותו. מדריכי צלילה משלמים רישיון שנתי, שילמו במשך 40 שנה בנוסף לחברות שלהם בארגונים המקצועיים, שיש להם שם סטטוס פעיל. אחרי שאנחנו פנים-משרדית עשינו תהליכי התייעלות, ומאוד פשוט לנו להנפיק רישיונות היום, אנחנו מבקשים להאריך את תקופת הרישיון לשנתיים, ולהוזיל את זה מ-140 שקלים ל-40 שקלים, כשהחישוב הכלכלי ל-40 שקלים הוא שעות עבודה של פקידה. זה נבחן גם על ידי צוותים חיצוניים של הורדת הנטל הרגולטורי שליוו אותנו וגם על ידי התקציבים מהאוצר והחבר'ה שלכם ותמי פה. זה די פשוט כמו שאמרתי. הפן השני זה הארכה, שהמדריכים יעשו את זה פעם בשנתיים כי זה בהלימות לכשירות המקצועית שלהם, בין אם זה הצורך לעשות ריענון החייאה, לגשת לרופא צלילה. זהו, מאוד פשוט. אוקיי, מצוין. תמי, אני אבקש ממך אולי להקריא את התקנות. רק אני כן אגיד משפט אחד, שבעצם הרגולציה פה היא באה לבטא איזשהו איזון בין מצד אחד באמת העלויות, התהליך, ההכבדה, הרצון לעודד עיסוק בצלילה וכו', ומצד שני להגן על הבטיחות של הצוללים ולוודא שאותם מדריכים עוברים את ההכשרה ואת הריענון ובאמת נמצאים בכשירות מתמדת כל אותה תקופה. התפקיד שלנו וכמובן של הממשלה כשהיא מתקינה את התקנות או משנה את האיזון, זה להסביר למה האיזון הראוי שונה עכשיו, משנים את האיזון. פעם זה היה אחת לשנה, הם נדרשו לחדש את התעודה. אני מבינה שבעצם את הבדיקות המקצועיות הם גם ככה עשו אחת לשנתיים. אחת לשנה הם רק עשו תהליך שהוא יותר ביורוקרטי. לא משנים פה את הדרישות הבטיחותיות המקצועיות מהם אלא רק את הדברים שהם ביורוקרטים.

אז באמת אין פה שינוי במובן הזה אלא רק הקלה רגולטורית. יש פה גם הוראות מעבר. אולי תסבירו רק את הוראות המעבר כי לא הסברת אותן.

מאחר והתשלום הוא של 140 שקלים ואנחנו הולכים להוזיל את זה, אז החבר'ה ששילמו רישיונות למשל בשבועות האחרונות, למעשה בשנה האחרונה, הם "מפסידים" פה לעומת העמיתים שלהם שישלמו החל ממחר או משבוע הבא, מתי שנאשר את התקנה, ולכן אמרנו ששנה אחורה, למעשה מה-1 בינואר 2021 אנחנו נאפשר שנה רישיון חינם, וככה אנחנו מאזנים בין החבר'ה שישלמו רישיון ממחר לבין החבר'ה שהיה להם רישיון אתמול. זה תופס למעשה את רוב המדריכים הפעילים בשנה-שנה וחודשיים האחרונות. כמו שאמרת, יש הלימה מקצועית מאוד חזקה. אם נמנה את העיקרי ביניהם, מדריכים מחויבים לריענון החייאה שהוא פעם בשנתיים ולכן למעשה פעם בשנה שהם מבקשים רישיון, זה רק היה תשלום עד היום. הכשירות המקצועית שלהם מדריך מחויב להדריך בפועל, ללמד אנשים פעם בשנתיים. הוא צריך ללמד לפחות קורס אחד או חמישה חניכים, ככה שלא נגרע מהם כלום וגם לא נגדע שום דבר מבחינת הבטיחות. הכשירות הרפואית של מדריכים ניתנת לחמש ועשר שנים, ככה שאין עם זה שום בעיה. סך הכול הוראת מעבר תהיה החל מה-1 בינואר 2021. אנחנו נפרסם רשימה של מי שרישיונו מתקדם ומקבל שנה אקסטרה, ומי שיצטרף החל משבוע הבא או עוד שבועיים, אז כבר ייהנה מההטבות החדשות. אנחנו יודעים איך זה עומד בהשוואה למקובל בעולם ברישיונות של מדריכי צלילה בהקשר הזה?

מדריכי צלילה כמו שהזכרתי בהתחלה, הם משלמים סטטוס פעיל פעם בשנה לאיגוד המקצועי שהם חברים בו. העלות שם היא יחסית די גבוהה. הם משלמים בין 150 יורו ל-200-250 דולר, איפשהו באזור ה-700-800 שקלים. בארץ יש לנו את הרשות לצלילה ולכן הם נדרשים לרישיון נוסף כי הרישיון בחו"ל הוא בעיקר תשלום ואתה לפעמים מקבל עדכון מקצועי שאתה קורא ועושה איזה סימון קטן של "וי". אין להם כשירות שהיא

הם לא מחויבים להראות דברים בפועל כמו בארץ ולכן הצלילה בארץ היא מעצם טיבה קצת יותר בטוחה. אין פה השלכות לרעת מדריכי הצלילה, מה שנקרא. זה רק לטובתם המהלך הזה. אנחנו מקווים באמת שיותר מדריכים יוכלו להיכנס ולהיות חלק מהקהילה הזאת, ומי שנמצא, שיהיה לו קצת יותר קל מבחינת הרישוי והניירת שהם מגישים לנו. תודה רבה. בבקשה תמי. טיוטת תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות) (תיקון) בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(ב) ו-12(א) לחוק הצלילה הספורטיבית, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט ולעניין תקנה 2 של העלות, באישור שר האוצר לפי סעיף 39(ב) לחוק יסודות התקציב, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 62בתקנות הצלילה הספורטיבית, בתקנה 62(א) במקום "לתקופה של שנה" יבוא "לתקופה של שנתיים". במקום "לתקופה של פחות משנה" יבוא "לתקופה של פחות משנתיים". תיקון תקנה 63בתקנה 63 לתקנות העיקריות, אחרי "לפי פרק זה" יבוא "למעט תעודת הדרכה או היתר כאמור בתקנה 62(א). תיקון התוספת הראשונהבתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בחלק ב בפרט (2), בפרט משנה (א), אחרי "הדרכה" יבוא "או חידושה" זה גם הנפקת תעודת הדרכה חדשה וגם חידוש תעודה, ההוזלה במחיר. במקום "140" יבוא "40". היה עדכון של פעמיים בשנה, העדכון של ההצמדה למדד ועכשיו זה יהיה פעם בשנה. משהו מאוד מיושן, עדכון של פעמיים בשנה. כן, בסכומים כאלה באמת סתם, פעמיים בשנה.

חלק ג', עדכון סכומים, מחליפים אותו בעצם. סכומי האגרה הנקובים בחלקים (א) ו-(ב) ישתנו ב-1 ביולי של כל שנה לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי. סכום שעודכן כאמור בפרט (1) יעוגל לשקל חדש השלם הקרוב. סכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה. המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח חלקים (א) ו-(ב) כפי שישתנו לפי חלק זה. בחלק זה "מדד" מדד המחירים לצרכן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. "המדד החדש" מדד שפורסם בחודש מאי שלפני יום העדכון. "המדד היסודי" מדד שפורסם בחודש מאי שלפני יום העדכון הקודם. לעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות הצלילה הספורטיבית, זה שפורסם בחודש אוקטובר 2021 (הוראות מעבר). הרשות תאריך בשנה אחת את תקופת התוקף של תעודת הדרכה או היתר כאמור בתקנה 62(א) שניתנו או חודשו אחרי יום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) ושהיו בתוקף עד לתחילתן של תקנות אלה. לאור חלוף הזמן רצינו לעדכן את המדד היסודי, שזה יהיה המדד שפורסם בחודש ינואר. ינואר 2022, כן, הגיוני. וגם את שמה של התקנה, שזה גם יהיה - - - אנחנו נאשר בכפוף לתיקונים שנאמרו כאן, ונקבל את הנוסח המתוקן. אני רוצה להעלות להצבעה יחד עם התיקונים. מי בעד? נגד? הצבעה אושר מברוק, ההצעה עברה. שיהיה בהצלחה לכל הצוללנים במדינת ישראל ולכל המדריכים. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:13.